שלום לכולם. היום יום 10 בפברואר 2021, כ"ח בשבט התשפ"א. אנחנו בוועדת העלייה והקליטה לציון יום הבטיחות באינטרנט כדי שאנחנו בעצם,

השר לנושאים אסטרטגיים מיכאל מרדכי ביטון: איפה ביטן? ביטן יגיע תוך עשר